נשנה לך למרציאנו, בעקבות הבוקר. כל הדרכים מובילות לפתח תקווה.

הישראלי. והבנתי שגם כועסים שאנחנו קוראים לזה גז מחצבים.

אבל אנחנו נסכים שזה